אני מבקש אם אפשר שקט,

הודעה לוועדה: בהתאם להוראות סעיף 106 (א)(1)

הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת